שלום לכולם, אני פותח את הישיבה. בבקשה לילי אור. מה שאנחנו נעשה, הוועדה רוצה לאשר את הצו הזה כהוראת שעה עד תום שנת